אנחנו מדברים על עניין תקצוב אגודות ואיגודי הספורט במדינת ישראל. אנחנו ראינו שיש באמת בלגן לא נורמלי בכל מה שקשור לאיך מתקצבים את אותן אגודות הספורט, שהכסף לא מגיע בסופו של דבר למקום שאליו הוא צריך להגיע, שהתקצוב שאנחנו רואים בספרים הוא לא בסוף מה שהם מקבלים. כדי לתמוך ולראות איך אנחנו מסייעים לספורט הישראלי, אנחנו נמצאים בסד זמנים מאוד מאוד קצר שבו אני החלטתי להקים את ועדת המשנה לעניין תקציב הספורט של מדינת ישראל. יושב ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת סימון דוידסון שמכיר את התחום הזה לעומק, עסק בזה שנים ואני סומכת עליו משום שבאמת יש לו את הידע המקצועי ואת הניסיון שדרוש כדי להבין את האינטריגות הקטנות. אנחנו בדיון רק גירדנו, אפילו לא על פני השטח, ממש את הקצה של הקצה. התקנות או הצורה שבה הקריטריונים שלפיהם יחולק התקציב עומדות להגיע ממש תוך פחות משבועיים

כך נדרשים דיונים אינטנסיביים ומהירים כדי להגיע לעומק הבעיה ולהגיש המלצות, גם למליאת הוועדה וגם למשרד התרבות והספורט. סימון, המשימה לא פשוטה ובאמת עומד פה על כף המאזניים הספורט הישראלי משום שאם הקריטריונים יישארו כמו שהם ואנחנו לא נוכל להמליץ על הדברים שצריך כדי לתמוך בהם, כבר אמרו לנו כמה איגודים שהם הולכים לפשוט את הרגל, הם יסגרו, והמשמעות של זה היא סגירת ענפי ספורט במדינת ישראל. זה מה שנמצא על כף המאזניים. אני סומכת עליך במשימה הזו, אני מאחלת לך המון המון בהצלחה. לעניין הוועדה, אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט החליטה בישיבתה היום על הקמת ועדת משנה לתקציב הספורט של מדינת ישראל. הוועדה תתכנס בהרכב הבא: חבר הכנסת סימון דוידסון יכהן כיושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יוסי שיין יהיה חבר בוועדה, חברת הכנסת אמילי מועטי תהיה חברה בוועדה וחבר הכנסת עופר כסיף יהיה חבר בוועדה, וכמובן יהיה חבר נוסף לאופוזיציה שטרם נרשמו לוועדת החינוך, אבל הם רשאים למנות חבר לאותה ועדה על מנת שהמספרים יהיו תואמים. הוועדה רשאית לעסוק בנושאים הבאים: תקצוב האיגודים ואגודות הספורט, הוועדה תגבש המלצות לתקציב משרד הספורט לגבי עולם הספורט, האיגודים ואגודות הספורט תוך חלוקה מחודשת ושוויונית יותר של המשאבים, תקציב הספורט, הכנה לתקציב הממשלה הבא, תהליך תבחינים לתקציב, תהליך קבלת התמיכות. תוקף פעילות הוועדה יהיה מיום הקמתה למשך שישה שבועות. במידה שיהיה צורך אנחנו כמובן נאריך את התוקף של הוועדה. בהקשר של המנדט, ממה שהבנתי מהישיבה שהייתה שחלק מהקושי אולי הוא גם בתבחינים, אבל הוא גם בשיטת התקצוב שהיא באמצעות תמיכות שזה באופן רוחבי שיטה מאוד לא פשוטה ויוצרת הרבה בירוקרטיה ואי ודאות, מתי יתקבל התקציב וכמה. אני לא יודעת אם יש לזה פתרונות יותר טובים, אבל שווה שבמסגרת המנדט גם שיטת התקצוב תיבחן, האם נכון לעשות את זה בדרך של תמיכות או אולי יש אפשרויות אחרות שהן עובדות יותר טוב, מעמיסות פחות. בשיטה הזו צריך להעסיק רואה חשבון בשביל שהוא יבין את המסמכים. בחלק מהאגודות כל התקציב שם הולך לרואה חשבון ולעורך דין, רק כדי למלא את התקציב ולכן הם פשוט מושכים את זה.

עלו טענות גם לעניין הטוטו, להחזיר,

אנחנו לא יודעים. כנראה בכל שיטה יש בעיות, אבל כל שיטת החלוקה - - - כן,

אני סומכת על חבר הכנסת סימון דוידסון באמת שיקבל את כל השיקולים לטובת הספורט הישראלי במדינת ישראל ולטובת ילדי ישראל, שבסופו של דבר אנחנו צריכים לחנך אותם לחינוך תרבותי של ספורט. אז לפני ההצעה, חבר הכנסת סימון דוידסון, אתה רוצה לומר כמה מילים או שאתה מעדיף אחרי ההצבעה? אני אגיד כמה משפטים. קודם כל תודה רבה. דרך אגב גם אני סומך עליו. אז למה אתה לא בוועדה? הוא כן, הוא ממלא מקום של מפלגת העבודה ולכן שמתי את מפלגת העבודה כדי שהוא יוכל להגיע לדיון. קודם כל אני רוצה להגיד לך,

יושבת ראש הוועדה,

אני הגעתי לכנסת והאג'נדה שלי זה ספורט. הספורט זה עולם כל כך רחב, עם כל כך הרבה ממשקים שבסוף נוגע לעתיד ילדינו. אני לא מדבר רק מבחינת הישגים, אני מדבר מבחינה בריאותית, מבחינה נפשית. עכשיו יצאתי מוועדה שדנה בחברה הערבית והאג'נדה שלי והפילוסופיה שלי שהספורט הוא מיגור הפשע הטוב ביותר לעתיד ילדינו, ויש לזה הוכחות ממה שקורה בעולם. לצערי הרב אנחנו מפגרים אחרי המדינות, לא רק המודרניות,

אחרי העולם כולו, בכל הנושא של מתקני ספורט, בנושא של מעמד המאמן, בנושא של האגודות, בנושא של תקצוב, בנושא של מספר המשתתפים בספורט במדינת ישראל. דבר אחרי דבר צריך לנגוע בכול, זה תהליך לא פשוט, אבל בסוף בסוף בסוף ראיתי את העיניים שלך כשאת הבנת שכל הסיפור הזה של הספורט הישראלי בסוף הוא 260 מיליון שקל. לכל הספורט הישראלי. אנחנו מדברים פה על מאות מיליארדים לכל הדברים הכל כך חשובים של מדינת ישראל, אבל בסוף צריכים לפחות להכפיל את תקציב הספורט. דיברתי על כך גם עם שר האוצר והוא מבין את העניין והוא יהיה איתנו בנושא הזה. זו המשימה שלנו כחברי כנסת, לא להפוך את משרד הספורט לאויבים שלנו,

לשים את הדברים על השולחן, לסמן דברים, לצבוע אותם, להאיר אותם עם פרוז'קטור, כי גם הם לפעמים לא רואים את הכול וזה התפקיד שלנו כחברי כנסת. אני בטוח שגם חברי הוועדה וגם את כיושבת ראש הוועדה והצוות המדהים של ועדת החינוך, אנחנו נדע לעשות שינויים בעולם הזה שנקרא ספורט. אז תודה רבה ובהצלחה גדולה. תודה רבה, אנחנו סומכים עליך, המון המון בהצלחה במשימה המורכבת הזו. אגב, מאמר שאני קראתי, יש שני דברים שהם הדברים העיקריים לשינוע או מוביליות חברתית, כלומר לעבור ממעמד נמוך למעמד גבוה, האחד זה שוק ההון והשני זה ספורט.

דרך הספורט. ממש רואים המון כוכבי ספורט שמרוויחים מיליוני דולרים, שהם הגיעו מהשכבות הכי חלשות וזה באמת סולם אדיר למוביליות חברתית. והם מושכים אחריהם הרבה מאוד ילדים. נכון מאוד. אז אנחנו מעלים את ההצעה להצבעה של חברי הוועדה. מי בעד הקמת ועדת המשנה? מי נגד? מי נמנע?

אני שמחה וגאה לומר שההצעה עברה. המון המון בהצלחה לך, חבר הכנסת סימון דוידסון. אני רק רוצה להגיד בעקבות המינוי של ידידי סימון דוידסון